שלום לכל הנאספים, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה לדון בסדר היום על רכיב שכר מוחרג מהמשכורת הקובעת, ובסעיפים זה 30(1) עד (3),

אנחנו נשמע מהיועצת המשפטית מה אומרים

אוקיי, אז באמת בדיון האחרון

אני אזכיר על קצה המזלג.

לא באופן ישיר אפשר יהיה להסכים עליו, אלא זה אותו רכיב שמשתרשר מההסכמים הקיבוציים של העובדים בשירות המדינה. כל היתר בעצם הקראנו. יש למישהו איזה שהן הערות בנושא הזה?

ההסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף - - - הקראנו במקום לנמק,

אוקיי, אז הסתייגות לסעיף 30 לפסקה (1) של קבוצת יש עתיד, הסתייגות 28 עד 53. אנחנו בעד. מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? 3. מי נגד? 4. הצבעה לא אושר ההסתייגויות נפלו ויעלו למליאה.

עכשיו הבאה בתור זה הסתייגויות של קבוצת המחנה

עכשיו אנחנו עוברים להסתייגויות לפסקה (2) לסעיף 30 של קבוצת יש עתיד, הסתייגויות 56 עד 60 בנוסח שמונח לפניכם. מי בעד ההסתייגויות

3. מי נגד?

שבוועדה הזאת עוסקים בצרכים של כל אזרחי ישראל ולכן פה אין קואליציה ואופוזיציה עד כמה שאפשר. אני מעמיד את הצעת החוק כפי שהציגה היועצת המשפטית יעל סלנט. מי בעד הצעת החוק? 7. הצבעה אושר פה אחד התקבלה הצעת החוק ואושרה לעלייה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 15:21.